דיון מהיר בנושא: "הארכת הוראת השעה למתן הטבות מס ליישובי הפריפריה". אופיר סופר הוא הראשון מבין הח"כים שהציעו את זה. מדובר בכלי התיישבותי מאוד משמעותי ומאוד